אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום יום שלישי, כ"ה בתשרי התשפ"א, 13 באוקטובר 2020. על סדר היום: אנחנו מקימים את ועדת המשנה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות. בראשה תעמוד חברת הכנסת הילה שי וזאן. אלה חברי הוועדה: חברת הכנסת הילה שי וזאן יו"ר הוועדה, חברת הכנסת אוסנת הילה מארק, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חברת הכנסת מאי גולן וחבר הכנסת יבגני סובה.

הצבעה בעד, 3 ההצעה להקים ועדת משנה

נאחל לך הצלחה ועבודה פורייה ומהנה ושהצרכנים ייהנו מן הוועדה הזאת.

אתן לך עצה: לא צריך למהר. כשממהרים מסיימים את הייעוד ואנחנו רוצים להאריך ימים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:12.